טוב, אני פותח את הישיבה. הנושא הוא חלף דמי אבטלה לחיילים בודדים, בעלי היתר עבודה,

כיוון שזה נושא שאתה מריץ אותו תקרא את הדבר הזה. טוב,

אז הדיון התקיים בעקבות הכתבה של נטלי שם טוב בערוץ 12 ב-27 באוקטובר. בכתבה תוארה מצוקתם של חיילים המשרתים בצה"ל,

נכון. היות שאנחנו מתמקדים פה בחיילים בודדים,

930 חיילים.

לא יודע למנכ"ל המשרד לביטוח לאומי, לשר האוצר, למי יש סמכות ולא צריך עכשיו תיקון

אז נכון שיש כאן ככל הנראה איזושהי

למרות שאני חושבת שהסמכות של

אני מבינה שזה אמור להגיע בימים הקרובים. העלאת דמי האבטלה? לקביעת דמי האבטלה לאוכלוסיות נוספות שביניהן יכול להיות גם חיילים משוחררים. שר הרווחה בהתייעצות עם

לכן היכולת רגע לרדת לרזולוציות של מי באמת מצליח ובאיזו רציפות,

זה משהו שמצריך מאיתנו עבודה משמעותית פנימה. אני כן חושבת שנכון יהיה לפתח או לייצר את המנגנון לדמי אבטלה, או איך שנחליט לקרוא לזה, דרך הביטוח הלאומי, כדי לאפשר באמת אחידות, ואז דרך הקריטריונים האלה נוכל להכניס את כלל החיילים ולא רק

אז אני מניחה שעד סוף השבוע או בתחילת שבוע הבא אנחנו נוכל כבר לייצר מסמך עמדה של צה"ל שמסתכל על כל הפרמטרים המשפטיים, צרכי הצבא, צרכי החיילים וכמובן גם כן סיפור המשאבים.

שהוא סעיף מאוחר יותר ל-160(ב), ולכן צריך לבדוק אם בכלל ניתן להתקין את התקנות האלה, זו בעצם חקיקה לכל דבר ועניין ולכן צריך לבדוק אם

ברגע שזה יהיה רלוונטי,

התקנות האלה

דבר שני,

צריך לקבל כאן אישורים של משרדים אחרים.

לא רק עניין של מה שר הרווחה רוצה לעשות,

אלא יש כאן עבודה שצריכים לעשות ויש כאן הרבה שיקולים שצריך לשקול אותם.

אבל כרגע אנחנו דנים באיזשהו רעיון שעל פניו נראה תיאורטי, גם לא ברור מהדיון כאן האם נכון לכלול רק את החיילים הבודדים, האם צריכים לכלול עוד חיילים,

יש כאן עוד הרבה שאלות שצריכות להישאל. אתה מתנגד לזה, טוב, אין

אז בהמשך לדברים שנאמרו כאן מקודם אנחנו חושבים שהדרך הכי נכונה והכי מהירה לסייע לחיילים האלה היא דרך הכלים שצה"ל כבר יודע לתת היום במסגרת התקציב שלו, כמו שקרן ציינה כאן

למה דווקא על החיילים, על האוכלוסייה - - - העניין הוא כזה,

נהגי אגד וכו'. בשונה מכך,

אני חושבת שאתם צריכים להפנות את השאלה הזאת גם לצה"ל ולשאול מדוע הם לא נדרשים לעניין.

בגלל שזה בטל בשישים אתם צריכים להתבייש שאתם עושים מאבק על הגב של החיילים הבודדים. אתם צריכים להתבייש. הבנתם? אם זה היה מאות מיליונים את צודקת. פה מדובר על סכום מאוד

בעצם זה שאני לוקח חייל מתוך המשפחה שלו, הוא לא עובד עם המשפחה שלו, המשפחה שלו לא יכולה לתת לו את מה שאני נותן לילדים שלי, המדינה לוקחת את זה. עכשיו יש קורונה וגם כשהם רוצים לעבוד, וגם כשהצבא אומר אוקיי, הרי מה הצבא אומר? אני מוותר על היחס שלי לכל חייל רגיל ואני מחריג אותך בזה שאני נותן לך אישור. כשהצבא נתן לו אישור הצבא לא שילם לו את המשכורת, את המשכורת נתן לו המעסיק, ולא משנה מי היה המעסיק, אבל זה לא בא מתקציב הביטחון. עכשיו יש קורונה, המדינה עושה את זה בכל המקומות, זה המקום היחידי שהיא לא מבינה את זה. למה כשיש חיילים בודדים שהמעסיקים שלהם לא משלמים להם עכשיו בגלל שיש אבטלה גדולה כזאת המדינה לא אומרת את מה שהיא אומרת על כולם: אני נכנסת פה במקום המעסיק. זה המהות של דמי אבטלה, אלא היא מחריגה אותם. לכן אני חושב, קשה להגיד את זה, אבל יש פה גם רוע באמת, בהתנהלות הזאת. הפינג פונג הזה,

אדוני היושב שאמרת, יום שני משום שבסוף הרי לא יתנו להם רטרואקטיבית, וכל יום שעובר - - - אנחנו נעשה ישיבת מעקב ביום רביעי הבא,

אני מקווה שעד אז יהיו לנו תשובות ונוכל להתקדם. קודם כל מה שמעציב אותי זה שמהדיון הקודם שקיימנו בשבוע שעבר הצלילים לא השתנו,

פינג פונג בין משרד הביטחון לבין משרד האוצר. זו אטימות של משרדי הממשלה. מה שמשמח אותי זה שיש כאן חברי כנסת מכל סיעות הבית כמעט, וגם בהובלתך ובראשותך,

אני בטוח שלא כולם איבדו את עבודתם, חלקם כן ממשיכים לעבוד, אז אין שום סיבה שלא נוכל לפתור את זה. וכדי רק לסבר את האוזן עד כמה מצבם של החיילים האלה הולך להיות קשה יותר בתקופה הקרובה, אני לא יודע אם שמעת, אבל תוכנית "כנפיים", קרן מיראז' יצאה במבצע התרמה, זה אומר שמצבם הכלכלי גם לא טוב, זה אומר שהסיוע הכלכלי לחיילים הולך לרדת עוד יותר. אז אני לא מבין, באמת לא מבין איפה המדינה. זו אוכלוסייה מוגדרת, אוכלוסייה שתורמת, אוכלוסייה שבאה גם מכל קצוות התבל, וגם מאלה שנמצאים פה, חסרי עורף משפחתי, אנשים שעושים מאמץ מיוחד כדי להתגייס לצה"ל ולתרום למדינה, ואם אנחנו עכשיו לא נעזור להם, ולא ניתן להם את המינימום שמגיע להם, אנחנו נמצא אותם בשולי החברה. זה לא רק לעזור להם היום, זה גם להבטיח את העתיד שלהם. אני אומר לך, אם אתה שואל אותי, פשוט הייתי מושיב אותם כאן,

וגם משרד הביטחון וגם משרד הרווחה, שלושת המשרדים שאמורים לתת פתרון לזה.

שכל אחד ישים מצ'ינג אחד לשני וימצאו את הכסף הזה, זה לא כזה הרבה כסף. עכשיו אם זה במסגרת החוק או במסגרת האחראיות של צה"ל, זה בכלל לא משנה, שהם יגידו איך, אבל הם חייבים לעשות את זה עכשיו. כמו שאמר שטרן, הוא צודק, לא יתנו את זה רטרואקטיבית וכל יום הם מאבדים הכנסה וכל יום הסיכוי שהם ינשרו מצה"ל הולך וגדל. לכן תודה רבה על הדיון, אני מקווה שביום רביעי הבא המשרדים יפסיקו לעשות פינג פונג אחד עם השני ויתנו לנו תשובות כדי שנוכל לסייע לחיילים,

רציתי רק להעלות במסגרת הזאת, אדוני היושב ראש, את הנושא של החיילים הבודדים ללא עורף משפחתי, שגם הם בעצם בדיוק באותו מעמד של העולים הבודדים. אני מצטערת שאיחרתי. אדוני היושב ראש, אני רק רוצה לומר בנושא של החיילים הבודדים, שבסופו של דבר הסיבה שהדיון הזה חשוב כל כך זה שכל מה שנעשה זה שאנחנו דוחים את ההשתלבות שלהם בחברה הישראלית אחרי הגיוס ושם הם נשארים לגמרי לבד. לא יכול להיות שאנחנו נמשיך, ואולי אם כבר הקורונה היא הזדמנות למשהו, לא יכול להיות שאנחנו נמשיך להתעלם מהנושא הזה ושגורמי הממשלה כולם ידחו את זה וכמו שאמר חברי, חבר הכנסת אלכס קושניר, ישחקו את הפינג פונג הזה מבלי שניתן לזה מענה הוליסטי אחת ולתמיד. טוב, ישיבת מעקב ביום רביעי הבא. תשע בבוקר. כולנו חושבים שהנושא הזה הוא בעל חשיבות ממדרגה ראשונה ששרי הביטחון והאוצר צריכים לפתור אותו. אותנו לא מעניין מי מממן ומי לא מממן, לא מדובר פה בעלות תקציבית גבוהה. יש להביא

לאישור לוועדת העבודה והרווחה, על מנת לאפשר להם לקבל דמי אבטלה

כמו שמקבלים מגזרים אחרים. מדובר בחיילים בודדים שהגיעו להתנדב בצבא. לא היו חייבים לעשות זאת,

מעבר לבעיות של הקורונה והאבטלה שנגרמת כתוצאה מכך צריך לעשות הכול כדי לסייע להם. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 10:20.